<< הצח >> 2. הצעת חוק הספורט (תיקון,

התשפ"ג 2023 (פ/2609/25) של ח"כ חילי טרופר << הצח >> נכחו: יוסף טייב, היו"ר סימון דוידסון קטי קטרין שטרית דני חורין יועץ